התשפ"ב - 2021 (מ/1472). זה ממשלתי? שלום אדוני, אני אציג את עצמי ברשותך, לי קוראים אבישי, אני מהלשכה המשפטית ברשות התעופה האזרחית. נמצאים איתי גם מנהל אגף תשתיות מוטי שמואלי, - - - שהוא המפקח האחראי והוא האבא הרעיוני של הנושא הזה. אני אתן רקע ברשותך אדוני, ואחרי זה כמו שאדוני יתיר לנו אנחנו נתקדם עם ההקראה. באופן עקרוני או באופן כללי חוק הטיס קובע הסדרה מאוד מאוד מפורטת של תחומים רבים בתחום התעופה האזרחית, יש בחוק הטיס הרבה מאוד הסמכות לקבוע תקנות, ומכוח ההסמכות האלה נקבעו תקנות רבות, מאות תקנות. המחוקק שהבין שלפעמים אין מנוס מאיזשהי גמישות במקרה פרטני, קבע לנו גם בחוק הטיס לצד חובות ההסדרה, את סעיף 165 לחוק הטיס, שהוא הסעיף שמסמיך את מנהל הרשות במקרים מתאימים לתת פטור מההוראות לפי חוק הטיס. רוצה לומר, יש כלל שקבוע בתקנות, אתה צריך לציית לו, אם במקרה המסוים שלך, התקנה שאתה צריך לציית לה אינה מתאימה או אינה סבירה, אתה יכול לבקש ממנהל רת"א פטור. יש שלושה תנאים למתן פטור.

שיש סמכות לתת אותו, זה מופיע בסעיף 165 לחוק הטיס. התנאי השני הוא שאתה מצליח להראות למה בנסיבות שלך אדוני התקנה לא מתאימה - - - והתנאי השלישי הוא כמובן שאתה מוכיח רמת בטיחות שוות ערך.

לפני כמה שנים גילינו, אגב בהליכי חידוש רישוי ובדיקה של פעילות של גופים מסדרים לפי חוק הטיס - - - שלי, יש לכם הסתייגויות? הרבה? מה, זה שתי שורות, מה? ענייניות, או לצורך הסתייגויות? אני רוצה להבין, למה הבאתם את הצעת החוק הזאת עכשיו, ממשלתי וזה? יש איזו בעיה שהיא באה לפתור? כן, בדיוק זה היה השלב הבא שלי. אז יאללה אז תגיד, בשביל מה כל ההסברים?

אנחנו לא בהרצאה באוניברסיטה. מה זה בא לפתור? מה המצב היום ומה זה בא לפתור? תגיד לנו בדקה ונפתור את הסיפור הזה. סעף 165 לחוק הטיס מסמיך את מנהל רת"א לתת פטור. בסעיף 165 כתובים כל הסעיפים לפי חוק הטיס שהוא יכול לתת להם פטור. בשעתו כשהעברנו את חוק הטיס ב-2011, לא כללנו ברשימת הסעיפים מהם ניתן לתת פטור, את סעיף 35 לחוק הטיס. טעות, שגגה. גילינו עכשיו שאנחנו צריכים את הסעיף הזה, כי לפעמים יש מקרים - - - מה אתה אומר - - - ומה שאנחנו רוצים זה לתקן את החוק בשביל להוסיף את הסעיף הזה. אז על מה הגשתם? בשביל מה עשיתם? רק לדיבור במליאה? בסדר, כמה הגשתם?

יש גם מחנה ממלכתי. בסדר, אבל הוא לא פה. אז תהיי איתנו בהצבעה מקסימום, ובמליאה תעשו מה שאתם רוצים, אין לי בעיה. טוב אוקיי אז נעבור להצבעות, בסדר להקראה בבקשה. תקריא זה שורה וחצי, נו תקריא את זה, קדימה. שכחתי שאתה צריך להקריא.

הצעת חוק הטיס (תיקון מספר 3) התשפ"ב 2021 תיקון סעיף 165 1. בחוק הטיס, התשע"א 2011, בסעיף 165(א) (1) בפסקה (1), אחרי "כלי טיס" יבוא "מיתקן עזר לטיסה"; (2) בפסקה (2), אחרי "33" יבוא "35". אוקיי. את רוצה לנמק משהו?

איפה שלה? יש הסתייגויות? וחיל האוויר רוצה להגיד משהו? אה זה יש עתיד, רון כץ, נכון. להצביע על הכל ביחד?

הסתייגויות חבר רון כץ הצעת החוק, מטעם יש עתיד חמש הסתייגויות. מי בעד ההסתייגויות? מי נגד? הצבעה לא אושר ההסתייגויות לא עברו. איזה עוד הסתייגויות יש? יש הסתייגויות אדוני גם של סיעת המחנה הממלכתי, הגיעו 20. כמה? מה אתה אומר? הם לא פה.

הם לא פה אז מאשר להם,

זה לא משמעותי, הם רוצים קצת לדבר במליאה, ניתן להם לדבר. מעניין למה הם לא כתבו בואינג, זה, כל מיני? היו לפחות משפרים את ההסתייגויות קצת. בוא נראה, לפני שמתחילים, בוא נראה מה אתם עונים. בסעיף 1(1) לאחר המילים מתקן עזר טיסה, יבוא מתקן דיווח מזג האוויר. די נו.

דיווח מזג האוויר הוא חלק ממתקני העזר לטיסה, הוא כלול בהגדרה של מתקן העזר לטיסה. יפה, אז זה לא רלוונטי נכון? אין צורך בדבר הזה. לא, אני סתם עכשיו משתעשע. הוא חיכה - - - תגיע.

בסעיף 1 יתווסף סעיף קטן 2 בוא ייכתב בפסקה 1 יימחקו המילים אינה סבירה, או לאור החוק הפוגע בעילת הסבירות.

אני אסתכן ואומר, זה לא סביר בעיני אבל אני אמנע מלהגיד לא סביר.

טוב בסדר, אנחנו נצביע על כולם ביחד. מי בעד ההסתייגויות של המחנה הממלכתי? מי נגד?

עוד משהו? מעבר לכך יש בקשות רשות דיבור - - - עליהם. בסדר תן להם אין לנו בעיה. אוקיי אני מציע על הצעת החוק בנוסח כפי שהקראנו. מי בעד הצעת החוק? שלי, מה? נמנעת? מה יש בהצעה? זו הצעה שמטפלת. מי נגד? אני הכי בעד, שלא תהיה פה אי הבנה. לא, נראה לי שאת לא בעד חיל האוויר. הכי בעד. מי נמנע? אוקיי, אחת לא משתתפת. הצבעה לא אושר הצעת החוק עברה, תודה רבה לכולם. אני מודה לאדוני, לוועדה. אתה רואה? לפעמים לא צריך לדבר יותר מידי.

הישיבה ננעלה בשעה 13:12.